אני פותח את הדיון. הדיון הוא רביזיה על הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות

דקה אחת למי שרוצה לנמק את הרביזיה. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת מתפזרת. לפי הסיכום שעליו הודיע יושב-ראש הכנסת, החקיקה מעכשיו תיעשה בהסכמת סיעות הבית. זה חל

מחוק הפיזור. אם היום אנחנו מעבירים את זה, אין שום בעיה. ממחר. עוד לא התפזרה הכנסת. זה מה שאנחנו אומרים, שהיום לא מעבירים את זה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על מהלך שאיננו נמצא בהסכמה. הכנסת הזאת מתפזרת. על החוק הזה יש ויכוח. כשתתכנס כנסת חדשה, היא תוכל להחליט אם היא רוצה את החוק הזה או לא רוצה את החוק הזה. לדעתי, אדוני היושב-ראש, גם מבחינתך כיושב-ראש ועדה, או כיושב-ראש הוועדה שתדון בחוק הזה בעתיד אם ירצו לחדש אותו, לא נכון לגמור ולסגור אותו כרגע בצורתו המאוד מאוד בעייתית והבלתי חוקתית שעליה דיברנו פה בהרחבה. אני מציע לך, אדוני היושב-ראש, לאשר את הרביזיה, לפתוח את החוק לדיון באופן כזה שלא נייצר עובדות במקום שהוא לא מוסכם, לא נכון וגם לא חוקתי. עלה כאן העניין של חוסר הסכמה. גם בגלל הקדמת הבחירות, גם בגלל שזה יום שלישי וכך נהוג, וגם כי אנחנו רואים מה הנוכחות כאן - - נדמה לי שבדיונים בחוק הזה - על אף שאני לא חבר בוועדה באתי רק לחלק מהדיונים - עלתה אי החוקיות שלו, עלה שזה מעשה הכשר לדברים שאנחנו לא יכולים לקבל אותם. תנסו לחוקק אותו בכנסת הבאה. יש שתי רביזיות: רביזיה אחת של רועי פולקמן על כל החוק, רביזיה אחת של מיכל רוזין על סעיף 1. זה מוכיח שאין הסכמה. מי בעד הרביזיה של רועי פולקמן, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו? הצבעה בעד, 3 נגד, 5 נמנעים,

מי בעד הרביזיה של מיכל רוזין על הסעיף הספציפי, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו? הצבעה בעד,

אין הרביזיה לא אושרה. החוק אושר לקריאה ראשונה בוועדת חוקה. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.